אנחנו פותחים את ישיבת הוועדה בנושא: הצעת חוק-יסוד: משק המדינה (תיקון בחינת העלות לרשויות מקומיות),

זו הכנה לקריאה ראשונה, נכון?

הצעת חוק חשובה. אני לא בטוח שהיא מבושלת עד תום, לכן נקיים דיון ונראה איך אנחנו

זה גוף שחי כולו באותה צורה שחיה הממשלה - שליטה,

מה שנכון לממשלת ישראל נכון לשלטון המקומי. אני לא מציע להחמיר את הוויכוח שמדבר עליו יואב. אם אני מחר ארצה להגדיל את קצבאות הזקנה וזה יעלה חצי מיליארד שקל, מן הסתם יש פרוצדורה.

אם הממשלה לא מממנת, אז זה שהממשלה תגיד שזה על דעתה לא עוזר לנו כלום,

ולהגיד שאם הרשויות המקומיות יגידו שזה על דעתן זה ישחרר את זה מלהיות חוק תקציבי

יש לנו כאן חוסר ענק במי יכול לשחרר את זה מלהיות חוק תקציבי.

פה עולה השאלה: האם כצעד משלים לדבר הזה, וזו שאלה גם לכיוון הממשלה, יש טעם לבחון את הדברים האלה גם לגבי הצעות חוק ממשלתיות. יכול להיות שחלק מהתועלת ברגע שהדבר עולה על השולחן

אחרי הבחירות בשלטון המקומי יגיע הזמן לקיים על זה דיון. החולשה של הכנסת,

תמיד נפגשים בשאלה מעשית,

נותנים לך לדבר דקות בודדות. אם אתה אומר, אז אחר כך רוצים להדיח אותך מהממשלה. אין שום הגדרת מטרה

בדיונים משותפים שהיו עם נציגי הממשלה נשאלה השאלה: מה מנסים להשיג. אם מנסים להשיג הגבלה על כוחה של הכנסת לחוקק חקיקה שלפי איזו אמת מידה חיצונית יכולה להיות לא אחראית,

זה מסלול שמנסה להגיע לשם. אם

צריך לפתור בעיות מדרג שני. לא שמעתי קולות שונים.

רק יש לזה הרבה יותר משמעויות. זה לא יכול להישאר רק ברמה הזאת, אלא אם החוק יגדיר את זה ברחל בתך הקטנה. אם

היה אפשר לעשות הצעה הרבה יותר הרמטית ומגינה, אבל אנחנו צריכים להיות ריאליים. בחוק יסוד משק המדינה הגדירו שההגנה תהיה על גוף מתוקצב. ברור שצריך

נניח בדוגמה שנתת, הדוגמה של 24 אלף שקל לרשות. בסך הכל הכללי זה יכול להגיע ל-60 מיליון שקל ארצי,

50% על הרשות המקומית.

משרד האוצר עושה את החישובים, נעזר במשרדים כשהוא

אם זו הצעה שקשורה למשרד הרווחה, נעזרים בכלכלנים של משרד הרווחה. משרד האוצר ייחשב?

אתם לוקחים על עצמכם לחשב כל הצעת חוק פרטית,

לא על המדינה?

זה משהו שקיים עשרות שנים. זה לא שייך לנומרטור,

מקובל עלינו כל פתרון תחשיבי שמוצע

ביחד אנחנו יכולים לבקר את זה,

לעשות את זה. אני לא רואה בחישוב עצמו את הבעיה. עלתה כאן השאלה של מגבלה על כוח החקיקה, האם בזה שזה מטיל מגבלה על הכנסת זה מונע

זו הצעת חוק שהיא די ברורה,

השאלות שהעלית הן שאלות חשובות. מאחר ויש לנו את ההבנה עם יואב, אנחנו נעצור פה. תהיה שיחה עם יואב כדי שיבין על מה מדובר.

לרשויות מקומיות) תיקון סעיף 3ג1. בחוק יסוד: משק המדינה,

בהגדרה "הוצאה מתקציב המדינה" הפחתה של הכנסתו המדינה", בסופו יבוא "ולעניין מתוקצב שהוא רשות מקומית, או תאגיד שבשליטתה